אני מתכבד לפתוח את הישיבה בנושא מצב התחבורה הציבורית בישראל. אין ספק שאנחנו רואים בשנים האחרונות,

מכל המשרדים הממשלתיים, בנושא התחבורה הציבורית

זמני נסיעה ארוכים, נגישות נמוכה של תחנות והיעדר שילוביות בין אמצעי התחבורה השונים. בסופו של

לפני 30 שנה היו בחירות לרשויות

אחד הבטיח רכבת תחתית והשני הבטיח רכבת

הקמה של רכבת עילית מול רכבת תחתית, בהשוואה למקומות דומים בעולם, ומצאנו שבישראל העלויות של הקמת רכבת עילית גבוהה יותר ביחס

אנחנו המלצנו להסדיר את הנושא הזה. גם נת״ע עצמה לא חתומה על הסכם מול משרד התחבורה ומול משרד האוצר, הסכם מסגרת שיסדיר את כל הפעילות שלה. יש הסכם מסגרת בין משרד התחבורה ומשרד האוצר, שמסדיר את עיקר הפעילות של נת״ע,

פרויקט כמו הקו האדום או הקו הירוק,

ארבעה גשרים, מקטעים של מינהור ויש עשרות פרויקטים קטנים בתוך פרויקט אחד שנקרא הקו

לכן כשהרכבת מזהה איזה משהו שלא עומד במבחן התקשורת איתה, אז היא מייצרת איזו שהיא שאלה,

עצירה וכדומה. אנחנו כרגע מובילים את המהלך הזה לקראת השלמה מלאה, ולהערכתנו בתקופה הממש קרובה,

ברשותך אדוני היושב ראש, אני אומר דבר

זאת אומרת, אנחנו מייצרים סיטואציה שבה אנחנו בסופו של דבר מסייעים לאזרח להתמודד עם הקושי שאנחנו מביאים לו.

אבל אין לי שום ספק,

נראה את הרכבת מגיעה בתדירות גבוהה, אנחנו נהנה בצורה בלתי רגילה מהשירות הזה.

אני רק אומר שאין קשר בין השניים. העובדה שאנחנו עובדים על הקו הירוק, האדום והסגול, ביד אחת, במרץ גדול מאוד עם 48 מיליארד שקלים. אנחנו עובדים בקצב עצום, ביום ובלילה.

יש פה איזה שהן דמעות תנין של כלי שרת כדי לקבל תקציבי עתק, להגיד משבר תחבורה. קודם כל בואו ניזכר,

כמו מנהטן ולונדון, יש פקקים, זה קורה, הייתי שם

אז אחת מעבודות העומק שעשינו הייתה גם לבחון את החסמים בכלל הפרויקטים, לא רק בתחבורה אלא באופן כללי. ובמסגרת חוק ההסדרים האחרון הובא גם חוק תשתיות לאומיות,

בנוסף לכך, הקמנו יחידה לבדיקת תוכניות סטטוטוריות בתוך הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, למעשה, היחידה הזאת עובדת בשיתוף עם מוסדות התכנון בישראל, היא מבצעת ביקורת על

שמי אורית בנטוב קוגל. אני שייכת לעמותת ׳בינוי שפוי׳ ונציגה שלהם כאן בדיון. לצורך הגילוי הנאות אני גם תושבת ששייכת למאבק לשינוי החוק ותוכנית המטרו. אני פעילה חברתית ועושה את הכול בהתנדבות. אני רוצה להגיד משהו

זה גם יאפשר לפנות את משרד התחבורה להתעסק

אין שום סיבה שלוקח חצי שנה להעביר תחנה 10